צוהריים טובים.

א' בניסן התשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות. הנושא: הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק שעובדו שהה בחופשה ללא תשלום בתקופת משבר הקורונה), התשפ"א 2021. בדיון האחרון העליתי את נושא ניצולי שואה. אני אומר שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים התחלתי להיכנס לפרטים הקטנים. הייתה לי גישה לכל השאלות ששאלתי למחשב וקיבלתי תשובות מיחידת המחקר של הביטוח הלאומי. קיבלתי שיתוף מלא ממנכ"ל הביטוח הלאומי, מר מאיר שפיגלר הידוע לטובה. עשינו סיעור מוחות והעלינו כל מיני תובנות. הפריע לי מאוד דיברנו על זה שאדם עובר בשקל אחד ואז מורידים לו 5,000 שקל, זה לא נראה משהו דרמתי. אבל בדקתי מי הם האנשים שמדברים עליהם, הוצאתי את הנתונים ופרסתי לפרוסות. שאלתי כמה אנשים עוברים ב-100 שקל ומצאתי ש-113 אנשים עוברים ב-100 שקל. המשכתי לפרק את זה. כמה עוברים ב-10 שקלים? מצאתי ש-11 איש עוברים ב-10 שקלים. רציתי לראות אם יש לי בשקל ומצאתי ששני אנשים עוברים בשני שקלים. הם מרוויחים 24 שקל לשנה ברוטו, ומשלמים 5,070 שקל לחודש.

60,840 שקלים על שני שקלים. זה משהו מטורף. נכנסנו עוד לעומק והסתכלנו על הגילים של אלה

ב-10 שקלים. המבוגר ביניהם הוא בן 98 וואלה, ניצחנו אותו, לקחנו לו 61,000. אני לא יודע אם זה מהירושה או מזה שאין לו יכולת להתקיים. יש שם בן 93, 92. יש אחד צעיר באמת 81. יש בני 98, 93, 92, 91, 90, 89, 88 ושניים בני 87, אחד בן 81 ואחד בן 84. אני לא רוצה לדוש בזה יותר. מה עוד ראינו? כשקיבלנו את הנתונים היו זכאים 1,499. התברר לנו שיש פה אני לא יודע למה ואני לא יודע כמה ואני לא רוצה להיכנס לזה 653 אנשים שהם זכאים ולא קיבלו. דיברנו עם מנכ"ל הביטוח הלאומי שאמר: חיים, הם מקבלים, אני הולך לעשות להם מיצוי זכויות והם יקבלו כי אני כמנכ"ל לא יכול לחיות עם העובדה שיש אצלי אנשים זכאים אבל לא מקבלים. לקחתי את ה-653 הללו ומצאתי שם בשביל לסבר את האוזן

איש מעל גיל 100, שניים מהם בני 103, אחד בן 102 ושבעה בני 101. על אלה אנחנו צריכים להיבנות? איך אנחנו מתקני את המעוות? אני יודע איך אני אתקן את המעוות. מאחר ואני לא יודע לעשות את זה בשבוע, אתי חוה עטיה שגם הגתה את הרעיון, היא תגיש הצעת חוק. היא כנראה תיבחר לכנסת ה-24 במקום 20 ברשימת הליכוד, ונעשה את זה מסודר. בעזרת השם. יחד עם זה, קיבלנו 30 מיליון שקל. אנחנו לא מוותרים. אנחנו בודקים איך אנחנו יודעים לבצע כך שזה לא יהיה תעמולת בחירות, כדי שאף אחד לא יגיד, ידינו נקיות. הגדלת מבחן הכנסה לכל הקשישים. את בכנסת הבאה?

זה עולה המון כסף. יש לי גם את ההצעה הזאת. אנחנו רוצים לעשות משהו שיביא תוצאות. הרמנו טלפון ליו"ר חברת החשמל יפתח רון-טל עלי בינג אמר שבמעגל הראשון של ניצולי השואה חייבים לחברת החשמל כמיליון שקלים.

רון-טל, עזבו כבר ניצולי שואה, נטפל בהם ואני סומך עלייך אתי שתעשי עבודה טובה, שניקח את כל האזרחים הוותיקים שמקבלים הבטחת הכנסה ונראה כמה הם חייבים לחברת החשמל ונבנה על הסדר נושים ונסגור להם את החובות ב-30 מיליון שקל. אנחנו יודעים לעשות את זה. אנחנו יודעים לעשות את זה מיד. אני לא יודע איך יהיה הביצוע, העברנו את הסודיות של המתחסנים והלא מתחסנים, מישהו עוד יכול להגיד מה פתאום אני נותן את הפרטים של החייב שאני רוצה לסגור לו את החוב.

מה שהולך להיות. 30 מיליון שקל ילכו לאזרחים ותיקים נזקקים שאין להם כסף לשלם את החשמל. רציתי לבוא מחר לקבר של אבא שלי שאני עולה אליו מחר ולהגיד לו: אבא, סידרתי לניצולי שואה. אבל אבא שלי, אם עזרת לאנשים זה בסדר. להערכתך, בכמה מדובר? 30 מיליון שקל אבל לא יודע כמה אנשים.

יודעים כלום. היית בדיון וראית שאנחנו מנסים להביא נתונים. הבאנו 30 מיליון שיילכו לסגירת חובות של אזרחים ותיקים שמקבלים השלמת הכנסה בנוסף. אנחנו הולכים למהלך של מיצוי זכויות בביטוח הלאומי כי התברר לנו מהמחקרים שלנו שכנראה האוצר לא ישלם 300 מיליון שקל אלא ישלם כחצי מיליארד שקל לשנה, ולא יעזור לו כלום. על כל האזרחים הוותיקים? כל שנה על ניצולי השואה ועל סיעודיים אחרים, כי כשאתה מחפש אתה מוצא. השמחה שלי היא מנכ"ל הביטוח הלאומי, בניגוד

לא ניסה להסתיר ובא לפתור את הבעיה. זה ההבדל הגדול כשיש מנכ"ל עם נתינה שרוצה לעזור, רוצה לסייע ומבין שלא מנצחים אזרחים נזקקים. הייעוד של הביטוח הלאומי הוא לספק עזרה למי שצריכים את העזרה. הוא לא צריך להתעשר על גבם. אתה מדבר על ההכנסות שהיו נחשבות - - - עברתי נושא. אם מצאנו

ה-1,449 להגיד לה מה המחשבה? תגיד, תגיד. אני אגיד לך מה המחשבה.

לא גמרתי מצטיין גמרתי מצטיין בים, השכלה ים תיכונית אבל אמרנו: האדם דמנטי, הוא הרוויח 1,551, זה השכר הממוצע שקובע את הרף.

השכר הממוצע לפני שנה? 10,273. מה קרה עם האנשים האלה? מי בדק את אלה מלפני שנה שעכשיו הם מתחת לשכר הממוצע,

הלכתי על 1,000 שקל: 1 בינואר 2016, 9,464. הם נופלים בין הכיסאות. כשפניתי למנכ"ל הביטוח הלאומי,

עליתי על זה במקביל אליך ואני הולך לתקן את זה. אני לא יודע כמה זמן שפיגלר יהיה מנכ"ל הביטוח הלאומי,

כשהוא נמצא, אני רגוע.

אנחנו נעגן את זה בחקיקה או בתקנות. שלומי, כמה זמן לוקח לעשות תקנות כאלה של עדכון מיידי אחת לשנה? מיצוי זכויות? הניסוח,

הוא לא כל-כך קשה, אולי כמה ימים בודדים. העניין הוא שאנחנו בתקופת בחירות, יש עכשיו עיכוב בהקשר הזה. הביצוע יכול להיות אחרי הבחירות.

תהיה מליאה נוספת ביום רביעי, תוכל להביא תקנות? זה תקנות או חקיקה? אתה מדבר על הסיטואציה שבה, בגלל השינוי במדד, אנשים נזרקים החוצה מהזכאות? כן, אם המדד עלה. אם אדם נזרק ב-2016 בגלל שהרוויח 9,465 הוא שילם מחיר של 300,000 שקל כשהוא לא היה צריך לשלם שקל כי ב-2017 הוא עלה ב-213 שקלים, אז יכול להיות שהוא עלה מדרגה. צריך ללכת לאנשים הביתה כי האנשים האלה לא יודעים לקרוא והם דמנטיים וצריך ללכת למשפחה שלהם ולבצע את האירוע. דרך מוסדות הרווחה. למיטב הבנתי,

אתה לא צריך בשביל זה תיקון תקנות.

לפנות וליזום את זה. כבר עכשיו, כבר היום אתה יכול - - - נכון. מיצוי זכויות יחד עם - - - אתה לא צריך לתקן תקנה כדי להתקשר לאדם ולהגיד לו: אדוני, אנחנו רואים שיש - - - לא להתקשר ללכת הביתה. מהרווחה יכולים לעשות ביקור בית. צריך ללכת אל בני המשפחה שלהם. בתקופתך כשר עשית את זה. עשינו את זה ל-4,193 ניצולי שואה. אבל פה זה מספר גדול. אני לא יודע כמה, אבל לא רק לניצולי שואה, זה לכל הסיעודיים. יכול להיות שיש 15,000-10,000 איש. אפשר להסדיר את זה דרך הרווחה, אדוני היושב-ראש.

כי אני רוצה לבצע.

רוצה להביא תוצאה. את אמרת שאת אישה דתייה, אני לא מתפלל, אני עושה מצוות. זה חשוב יותר. זו המצווה,

המתן בסתר הכי גדול כי זה שמקבל לא יודע מי נתן לו,

ואני לא יודע למי נתתי.

אני אומר שזה יהיה 500 מיליון שקל בשנה לפחות. זה מאושר? זה קורה? זה קורה. כבדו היושב-ראש, מה שאמרת כרגע בסיפה של הדברים שלך יבוצע הלכה למעשה מיד. מדובר באופרציה של הביטוח הלאומי וזה ייצא לפעול ללא עוררין. רצית לומר עוד משהו לגבי העתיד לבוא מבחינת חקיקה דיברת עם אנשי משרד האוצר, זה גם כן משהו חשוב מאוד - - - רציתי להגיד שמה שאנחנו רוצים לעשות בחקיקה, למרות שהאוצר מסכים עכשיו, כנראה שזה יהיה קשה. אדם חרג ב-100 שקל, יורידו לו מהקצבה 100 שקל. לא יכול להיות שהוא חורג ב-100 שקל ומאבד 5,000. יורידו לו את ה-100 והוא יקבל את היתרה ויהיה מאוזן עם אחרים. זה פתרון מצוין, אדוני היושב-ראש. זה רעיון של אתי. זה יפה מאוד.

לנסח את זה. אפילו אם לא נספיק, זה לפחות יכנס

חבל על זה. חבל על המתים, חוץ מזה לא חבל על כלום. תראי, את באת ל-10 ימים, לנו יש את כל הקדנציה.

נשארו לי 10 ימים. נשאר לך עוד שבוע.

עם הרגשה. אי רוצה להזכיר שבתקופה שלך כשר, כבר פנית לשר האוצר והצעת לקבוע מדרגה נוספת של 75% אבל זה לא הסתייע. בסדר גמור. אבל עכשיו זהו,

לא יוכל למנוע את זה. יגעת ומצאת תאמין. איך אמרנו? מתן בסתר, מצוות, אני לא מתפלל,

מאיר, רצית להגיד עוד משהו?

נראה לי שמיצית את הנושא עד תום. למה אני לא רואה את איציק דניאל? אני כאן, אדוני. אני כאן. אני ממלאת את מקומו בינתיים. אני מניחה שאתה רוצה לדבר על מענק הוצאות - - - אחר כך גם. לא העבירו לנו שום נוסח של זה. אנחנו מתנגדים, בגלל זה. שמעת? גם מהביטוח הלאומי לא קיבלנו נוסח של זה. טלי, מה שביקשתם מרשות המיסים, שוחחתי עם הנוגעים בדבר אצלכם, הם לא מסוגלים לתת את זה היום. הם יעשו מאמצים לתת את זה במהלך השבוע. השאלה היא מה יקרה עד אז. אם זה לא יעבור לפני סיום כהונת הכנסת הנוכחית, מה עושים עם אלה שמקבלים את הדוחות שלהם לגבי הקיזוז? השר הנחה לבדוק שתי חלופות, היית גם בישיבה - - - אבל הם לא נותנים את הנתונים. אנחנו מתכוונים

שהבדיקה הזאת תסתיים שוחחתי עם נציג רשות המיסים זה ייקח לא הרבה זמן. אנחנו מתכוונים לפעול כדי לתקן את זה בהקדם. השר ביקש לבדוק את החלופות. חלופה אחת היא זו שעלתה בישיבה. החלופה השנייה מצריכה בדיקת נתונים. בדיקת הנתונים הזאת תיעשה - - - טלי - - - להביא בהקדם תיקון ולפתור את הסוגיה הזאת. אני רוצה לדעת, האם עד אז

להימנע מהקיזוז של ההוצאות הקבועות מדמי האבטלה בתיאום איתכם? אני לא יודעת מה עשית עד עכשיו - - - לא קיזזתי. אתם יודעים שלא קיזזתי כי לא היו לי את הדוחות הכספיים. מתי התקבלו הדוחות הכספיים? עכשיו כבר מתחילים להתקבל. אתה שואל אותי שאלה שאני לא יודעת לענות עליה. אני יודעת להגיד לך שבימים הקרובים יהיו לנו תוצאות של הבדיקות ונוכל לקדם את החלופה הטובה ביותר כדי לתת מענה לסוגיה הזאת. אבל זה נדרש לחקיקה, ויש בחירות בעוד כ-10 ימים, ואחר כך יש - - - אנחנו נמצאים עכשיו בתיקון חקיקה,

אנחנו רוצים להעביר את זה כעת. תנו לנו את הזמן לא זמן רב לעשות את הבדיקות האלה. השר גם הנחה אותנו. אנחנו מתכוונים לתת מענה לסוגיה והיא תוסדר בקרוב.

אני רוצה להצהיר שעל בסיס מה שאמרה טלי וכמובן גם דיונים שנערכו בנושא הזה מזה זמן רב, אני מוציא מהמסגרת של

דמי אבטלה שניתנו בייתר את כל הקבוצה של אותם עצמאים שהם גם שכירים, שהיו במסגרת התקופה הזאת בחל"ת. סליחה, מאיר, אני לא שומעת. על בסיס מה שאמרת ועל בסיס הדיונים שנמשכים, לעניות דעתי, אני לא אגזים אם אומר חודשיים, עם כל הצוות המקצועי שלכם ועם שר האוצר. אני אנחה אצלי להוציא את הקבוצה של העצמאים שהם גם שכירים שהיו בחל"ת

המשבר הזה, כך שלעת עתה אני לא מקזז מדמי האבטלה שלהם את מענקי החזרי ההוצאות הקבועות. אני לא יודע מה היא אומרת ומה אתה אומר, אבל כל מה שאתם אומרים, כנראה, לא נוגע לעבודתה השוטפת של ועדת העבודה והרווחה ברגע הנתון הזה. אם זה לא נוגע לוועדת העבודה והרווחה, שמרית, ואת לא קיבלת חומר, נכון? לא קיבלתי נוסח. אל קיבלת נוסח. אז לא נדון בזה. בואי נעבור להצעת החוק. רשמת את מה שנאמר על ה-30 מיליון? כן, כן. עלי בינג, לפרוטוקול. אני צריך מילה שלך לפרוטוקול על ה-30 מיליון. איזו מילה אתה צריך? שהאוצר מתכוון לממש, למצוא את הדרך המשפטית ולהעביר את זה או שיהיו חלופות, אבל כל אותן אוכלוסיות נזקקות יקבלו את ה-30 מיליון. כפי שציינת, היושב-ראש, סיכמת עם שר האוצר על 30 מיליון חד-פעמיים שיוקצו מתקציב הקורונה - - לא יודע אם סיכמתי אותו חד-פעמי, אבל אני אומר שנעשה סדק בקיר ואחר כך נפוצץ את הקיר. - - חד-פעמי מתקציב הקורונה. דיברנו על חלופות. אנחנו צריכים לבחון את הישימות שלהן, את ההיתכנות המשפטית. כמובן שככל שנצליח למצוא אותן, אז נעשה את זה. נעשה את זה מיד אחרי הבחירות. נמצא את החלופות - - - שלא יגידו לנו שזה לבחירות. מיד אחרי הבחירות.

למרות שהתחילה עונת הסמינרים והחגיגות והטיולים וההרצאות, תמצאו זמן, תתפנו ותעשו את זה מיד אחרי הבחירות, לפני הסמינרים. אתה מדבר על החובות ועל קיזוז חובות? על ה-30 מיליון. אנחנו צריכים לעזור לאנשים ב-30 מיליון.

זו כמעט הפעם הראשונה שעשינו את זה בוועדה, שקשרנו זה בזה, הא בהא תליא. נקווה שזו גם פעם אחרונה.

להם על הראש. את רואה למה צריך להיות פה 20 שנה? ככה צובר את הניסיון ויודע שצריך סבלנות ועוד סבלנות,

זה הרבה בזכות מנכ"ל הביטוח הלאומי שהוא עזר כנגדו. תבורך.

אני מברכת אותך בחיים טובים ומאושרים, בטוב ובנעימים. אתה מקבל ברכה מאישה דתיה בערב ראש חודש ניסן. שתי נשים דתיות.

נראה לי שאסור לי להגיע לישיבות האלה. אנחנו לא רוצים שתחזור בתשובה, רק שיהיה לך טוב. שמרית,

"הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 הוראת שעה נגיף הקורונה החדש), התשפ"א 2021 פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק שעובדו שהה בחופשה ללא תשלום בתקופת משבר הקורונה הוראת שעה 1.בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד תום שישה חודשים מהיום האמור, יקראו את חוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה 1995,

(1)בסעיף 32, בסופו יבוא: (י)אוצר המדינה ישפה את המוסד בעד דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות שלא נגבו ממעסיקים בעד עובדיהם בשל הוראות סעיף

(2)אחרי סעיף 371 יבוא: פטור מתשלום דמי ביטוח הוראת שעה (א)על אף האמור בסעיף 371(א) ובהוראות שנקבעו לפיו, שהה העובד בהסכמת המעסיק בחופשה ללא תשלום חודש קלנדרי מלא אחד לפחות בתופה שמיום ז' בניסן התש"ף (1 באפריל 2020) עד יום י"ח באייר התשפ"א (30 באפריל 2021) (בסעיף זה התקופה הקובעת), יהיה מעסיקו פטור מתשלום דמי ביטוח בעדו בעד התקופה שבה שהה העובד בחופשה ללא תשלום בתקופה הקובעת ושמעסיקו היה חייב בתשלום דמי ביטוח בעדה בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 371(א). (ב)עובד שמעסיקו פטור משתלום דמי ביטוח בעדו לפי הוראות סעיף קטן (א), יראו אותו כמי ששולמו בעדו דמי הביטוח כאמור בפרטים 1,

9 ו-10 של לוח י', לפי ההכנסה המזערית שלפי פרטי 1 של לוח י"א, לגבי התקופה שבה היה מעסיקו פטור מתשלום דמי ביטוח כאמור. (ג)שר האוצר רשאי,

להאריך את התקופה הקובעת עד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021).". כדאי שנציגי הביטוח הלאומי יסבירו מעט על

עוד מעט תסביר. יש פה כמה אנשים שרוצים לדבר, בואו ניתן להם לדבר ואתה תחשוב בינתיים על מה שאתה רוצה להסביר, שלא נפתיע אותך. התאחדות המלאכה והתעשייה, ברוך שניר, מנהל תחום הכלכלה,

נעבור לבאה בתור, להסתדרות החדשה. ורד וייץ, עורכת דין באגף לאיגוד מקצועי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, גם אתה העלית בישיבה זו ובקודמת לה עוולות שמצאתם לנכון לתקן ועל כך תודה גדולה. אני רוצה להאיר עניין שנראה לנו כעוולה בחוק. אני מניחה שזה אולי לא יבוא לידי תיקון ברגע זה, אבל אני חושבת

ההזדמנות הנכונה להעלות את זה. אדוני, לפי החוק הקיים, שיעור דמי הביטוח שמעסיק חייב לשלם עבור החודשיים הראשונים לעובד בחל"ת הוא לפי לוח י' והם נגזרים מההכנסה המזערית כמו שהיא מודגרת בפריט 1 של לוח י"א, שזה שכר המינימום.

המעסיק גם יכול להשית את התשלום הזה על העובדים. יוצא שעובד שהשתכר פחות משכר המינימום, נגיד בגלל שהוא עבד במשרה חלקית, בזמן החל"ת הוא ימצא את עצמו משלם דמי ביטוח גבוהים יותר מאלה ששילם בזמן שהוא עבד, שעה שדמי הביטוח נגבו לפי מה שהוא השתכר בפועל שהיה נמוך משכר המינימום. עוד יותר גרוע יכול להיות המצב - - - מה שאני מבין מהחוק זה שרוצים לפתור אותם מהתשלום, אז מה הקטע? זה נכון. זה נכון, אבל אנחנו לא יודעים אם יש מעסיקים שכבר שילמו וגבו - - - לא גבו. לא גבו. לא הייתה גבייה. אם לא הייתה גבייה, אז יכול להיות שזה נפתר. אני לא יודעת להגיד - - לא "יכול להיות" זה נפתר. - - אני לא יודעת להגיד מה שיעור דמי הביטוח שמשלם - - - מה זה משנה? אם המעסיק משלם, הביטוח הלאומי זה לא קופת חיסכון וזה לא משנה כמה אתה משלם, כשאתה מגיע לקבל תגמולים או קצבאות מהביטוח הלאומי, גם אם שילמת שקל לחודש או שלמת חמש פעמים השכר הממוצע, אתה מקבל את אותה קצבה בדיוק, 2,400 או 2,380, אם צברת את המכסה המקסימלית. אם לא הייתה גבייה זה בכלל לא חשוב.

אורנה צח גלרט, יו"ר ועדת הקשר של לשכת רואי החשבון וביטוח לאומי, בבקשה. תודה רבה, כבודו, על הזכות לדבר. אנחנו מברכים על הצעת החוק הזאת. אם אתה מעוניין, אני יכולה לפרט מדוע היא כל-כך חשובה. בכל מקרה, כמו שאמרה גברת וייץ קודם, להשאיר אותה זה בלתי נסבל כי אנשים ישלמו יותר כסף ממה ששלמו קודם. מעבר לזה, כל אחד שמקבל דמי אבטלה עבור חודש מלא, ממילא משלם על דמי האבטלה גם ביטוח לאומי וגם דמי ביטוח בריאות באופן יחסי על כל דמי האבטלה. לכן להשאיר

לשכת רואי החשבון מברכת מאוד על הביטול הזה ומחזקת את כולכם. תודה רבה לכם. נעשה ניסיון נוסף לדבר עם ברוך שניר. חברת הכנסת אתי חוה עטייה, בבקשה. תודה רבה. אני מבקשת לתקן את החוק כך שדמי הביטוח הלאומי עבור עובד שהרוויח פחות משכר מינימום והוצא לחל"ת יהיו בהתאם לגובה השכר שהוא קיבל לפני יציאתו לחל"ת קבוע. את מבקשת את זה כהסתייגות? כן. היא מבקשת את זה כהסתייגות. האוצר מקבל את ההסתייגות הזאת? באופן עקרוני, אדוני היושב-ראש, ההצעה מקובלת מבחינה מקצועית. אם אני מבין נכון, הבקשה של חברת הכנסת אומרת שבאורח קבע אדם בתקופת החל"ת שלו לא ישלם דמי ביטוח לאומי גבוהים יותר ממשה ששילם כשהוא עבד, זאת מעבר להוראת שעה. אני חייב להגיד שזה לא הופיע בהצעת החוק הממשלתית. אבל מבחינה מקצועית אין לנו התנגדות. כשגיבשנו את הצעת החוק הממשלתית, נתנו את דעתנו לעניין הזה וסברנו שזה משהו שצריך להסדיר אותו במסגרת הוראת קבע. יש עוד סוגיות שעולות שם, ולכן אמרנו שכרגע הצעת החוק הממשלתית תתייחס רק לפטור מדמי הביטוח בתקופת החל"ת. גבי יתר הנושאים, אנחנו צריכים לגבש תיקון חקיקה מקיף יותר שמתייחס גם לסוגיות - - - אם נעלה את זה כהסתייגות - - - בינתיים הנושא הזה - - - יש אלייך שאלה, טלי. אם חברת הכנסת עטייה תגיש את זה כהסתייגות לחוק וההסתייגות תתקבל, אתם תמשכו את החוק? אני לא מוסמכת להגיד לך כי אני צריכה - - - אז בואי נבדוק. בואי נלך למהלך ונבדוק. חברת הכנסת עטייה, מהי ההסתייגות שלך? תקריאי מחדש את ההסתייגות. אני מבקשת לתקן את החוק כך שדמי הביטוח הלאומי עבור עובד שהרוויח פחות משכר המינימום והוצא לחל"ת יהיו בהתאם לגובה השכר שהוא קיבל לפני יציאתו לחל"ת קבוע.

נצביע על ההסתייגות? אנחנו צריכים לנסח אותה.

השכר האחרון שלו?

בכל מקרה, אני מציע שאת הנוסח - - - בסדר. היועצים המשפטיים, גם טלי וגם שמרית, ינסחו את זה כמו שצריך.

אדוני היושב ראש. את מתכוונת שזו הוראה קבועה, זו לא הוראת שעה?

קבועה. שלומי, יש לכם הצעת נוסח?

מאחר וזה לוקח לכם יותר זמן, נצא ל-5 דקות הפסקה.

15:50 ונתחדשה בשעה

אני מתכבד לחדש את ישיבת ועדת העבודה והרווחה בהסתייגות של חברת הכנסת אתי חוה עטייה. תקריאי בבקשה.

מחר למליאה ואני מקווה שיאשרו אותה במליאה ואת תכתבי לי נאום למליאה והכול יהיה בסדר. מי בעד הצעת החוק?

תודה רבה. הצבעה בעד הצעת החוק פה אחד הצעת חוק הביטוח הלאומי

- נגיף הקורונה החדש) (פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק שעובדו שהה בחופשה ללא תשלום בתקופת משבר הקורונה), התשפ"א 2021, נתקבלה. כל חברי הכנסת שנמצאים

אני רוצה לציין את נוכחותו של מנכ"ל הביטוח הלאומי שלא זז עד שהוא רואה את העסק מתקדם ואת נציג האוצר, עלי בינג. כל הכבוד. לכל המשתתפים בדיון תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 16:00.